שלום לכולם. בוקר טוב סליחה על האיחור הקט. אלה ימים לא דלים באירועים. ידענו ימים משעממים יותר. אבל אם אתה בטוח בצדקת דרכך אז אתה מתחשב אבל לא מתרגש ובטח לא עושה יו-טרן. מאחר ואתם פה יושבים איתי אז אני אשתף אתכם. יש לי בתיבת הדואר לפעמים חשבונות לשלם, אני משלם בזמן. יש לי גם לפעמים עיתונים שאני גם קורא, לא תמיד בזמן. אני קורא באיחור וזה טוב כי אז אתה רואה עד כמה זה לא נכון מה שכתוב בעיתון אתה רואה אחרי יום יומיים שזה פשוט לא נכון. ואז מישהו כתב, איזה משורר, מתוסכל או לא מתוסכל: בשכונה הכי מתחדשת על גבול תל אביב רמת גן. כי אנחנו עכשיו כמה זמן עזבנו את הדירה בתל אביב. גר לו פוליטיקאי טרי ודי חפרן, זה כנראה אני, את דרכו לכנסת סלל באולפש וכעת הוא תומך במהלך מטופש. ביסמוט היקר השכנים כועסים. אל תצפה לחיוכים מנומסים. אתה לא יכול לרקוד על כל החתונות או מהשכונה הנעימה להנות. אם את המדינה תקרעו לגזרים חייך בחרוזים יתמלאו מרורים. להרוס את המדינה בשביל הרודן שמול אימת הדין נחשף כפחדן, ביסמוט אנחנו יודעים שאתה משכיל וראית עולם. רד מהעץ נביא לך סולם. זהו זה מה שאנחנו חווים. אנחנו כל כך בטוחים שמה שאנחנו עושים הוא דבר טוב ואנחנו ממשיכים הלאה אני רק מקווה מאוד שהיום הזה יעבור בשלום כי גם המפגינים יקרים לי. ראשי המחאה - יש לי קצת דעה בנושא, אני אשמור אותה לעצמי; אבל מאחר והתראיינתי עכשיו אני אגיד שחבל שהמניעים שלהם פוליטיים, אף על פי שהמוחים עצמם, יש שם הרבה אנשים טובים. בסוף היום הזה בדיוק בעוד חודש בעוד חצי שנה ועוד שנה ועוד 20 שנה ועוד 100 שנה, עם אחד נשאר כי אין לנו אופציה אחרת ואחד יאהב את השני. הדיון היום זה היה בנושא הברחות וחממות סמים בגבול ירדן ובגבול מצרים. בוקר טוב לכל המשתתפים. אנחנו התכנסנו כאן היום לדיון ראשון בוועדה ברשותי בנושא הברחות סמים לשטחי מדינת ישראל דרך היבשה הים והאוויר. זהו נושא שהוא מאוד רחב ולראיה האורחים הרבים והחשובים שבאו היום. ויש לו גם היבטים רבים. בדיון הזה נעסוק בהברחות אלימות וחדירות גדר וחממות הסמים בגבול ירדן ומצריים שלו אותה הפוך לאירוע פח"עי במטרה לבחון את תגובת מדינת ישראל בזרועות הביטחון שרואים בכל הברחה אירוע ביטחוני. השאיפה היא לנסות ולברר מה מידת שיתוף הפעולה בין הכוחות, מוכנותם והדריכות שלהם מה התפקיד של כל אחד מהגופים, מהן שיטות העבודה מה הם האמצעים שננקטים, היכולות האמצעים המיוחדים, ולשמוע גם על המאמצים לסיכול ולבלימת התופעה. כמובן שאנחנו נרצה לשמוע על תוכנית מגן הנגב,

גבור וכו'. אני חייב להוסיף שעוד לפני שהייתי חבר כנסת, עוד כשהייתי עורך עיתון, הנושא הזה היה מאוד חשוב ודאגתי שהעיתונאים שלי יטפלו בו מקרוב. נתוני דובר צה"ל לגבי שווי הברחות: בשמונת החודשים הראשונים של שנת לפיהן 2022 נתפסו בגבולות ירדן סמים בשווי 135 מיליון ש"ח, לעומת 150 מיליון בשנת 2020, 209 מיליון בשנת 2021. עוד פעם פה זה סכומים שאני בטוח שהם הרבה יותר גבוהים, והיא מעידה על עלייה בניסיונות הברחת סמים ואמל"ח. פגיעה בביטחון של תושבי האזור, ופגיעה במשילות בשטחי האש של צה"ל. אנחנו גם נשאף להתייחס לפגיעה הישירה בבני-הנוער. כפי שעשינו גם בוועדה לפני שבוע,

לאור כמויות הסמים שמציפים את ישראל וההיצע הגדול, זמינותו ונגישותו והקלות להשיגו. אני אדבר פחות כי אני רוצה בכל זאת לשמוע. אנחנו נצפה כעת כולנו ביחד בסרטון של רשות הטבע ונדון בו.

(הקרנת סרטון) אתה רוצה להתייחס, ח"כ סימון בבקשה. בוקר טוב לכולם.

תופסים חממות. מאתרים אותן, מפרקים אותן. אנחנו יודעים להצביע מי אחראי על החממות? מי הקים את זה?

זו שאלה? אני שואל - אנחנו יודעים להצביע? כי הרי חממות זה הסגת גבול.

מדינה. קודם כל בוקר טוב לי קוראים דורון, אני קצין מודיעין של מרחב הנגב. אז לפני שאני אענה על השאלה קודם כל אני מזמין אתכם חברי הוועדה לביקור ביחידת 'מגן', המחוז הדרומי, להכיר לכם מקרוב את האירוע, להכיר לכם מקרוב איך

סיכול גם מתחלק לשניים: או שתפסנו את הסמים עצמם או שתפסנו גם את האנשים וגם את הסמים. כלומר אנשים מצד כחול, שמגיעים מהנגב, כי עולם ההברחה פוגש את כל הצדדים כמעט תמיד באותו

כל ניסיון הברחה מסווג בסוף ובהתחלה וככה מתייחסים אליו בכל השלבים כאירוע בטחוני לכל דבר. המכשול, כמו שנגעו פה בסרט, חד

גם מאמץ של הגנת גבולות. גם מאמץ שטחי האש. בתוך צה"ל אנחנו מדברים על מאמץ של הגנת המחנות, שבנגב הוא מאמץ גדול. ומאמץ

חינוכי שנקרא דרך הנגב שבעיקר סביב הסברה ואנחנו נמשיך גם בדרך הגעה לנוער עצמו ביחד עם כלל השותפים אפשר לקדם פה לא מעט. עד כאן ההתייחסות שלי. תודה.

דבר אחרון אמרת אלימות. אמרת לעיתים עימותים אלימים. אתה יכול אולי להרחיב בנושא הזה מצד כוחותינו,

נגדיר את המונח אלימות, אלימות כשהיא קורית. זה בצד האדום, בצד המצרי. הצורך הפוך כנגד הצבא המצרי,

לכאורה תחום האחריות שלנו אל מול הפשיעה החקלאית, מאילת ועד אשדוד. אני רוצה רגע להתייחס לשאלה ששאלת מקודם. בכובע הקודם שלי לפני ארבעה חודשים הייתי מפקד תחנת

הפרקליטות?

זה דבר חשוב ביותר. הענישה היום כנגד אותם, זה מספק אתכם?

לא רק בשביל 'לנדקרויזר'

אלא גם ליצור את כל הארגון עצמו לשלם לאנשים

ההברחות האלה יותר מסודרות ממה שאנחנו חושבים. כי גם אותו 100 ק"ג, בסופו של דבר יגיע גם ל-500 ו-600. הוא ירצה להתפתח איכשהו.

אנחנו עובדים בשיתופי פעולה בחמ"ל מסודר, מאוחד של כל הגופים שיושבים וחמ"ל מסודר ויודעים כל אחד לתת את היתרון היחסי שלו להכניס אותו לתוך אותו חמל עם גורמי מודיעין

הם מודאגים בדיוק כמונו או ששם זה קצת פחות מטריד אותם הסיפור. לא נראה ככה.

במחוז דרום רף הענישה הוא מאוד מאוד גבוה, למרות שאין ענישת מינימום, וכמו שאמרתי יש גם קנסות שנלווים בעונשים,

אבל הוא יכול להיות שזה גם דבר שהוא הגיוני. בעבר לא נתקלנו בכמויות כאלה. ובית המשפט לא יכול בסוף לתת על 80 כאילו כמו שהוא נותן לו טונה וחצי. אז יש איזה שהוא מדרג. אנחנו בגדול תמיד שואפים

בתוך בתים, מעבדות הידרו כאלו - אנחנו רואים יותר שני מעגלים. בדרך כלל יש את העבריין שמאחורה ויש את הקוף. את האדם שבעצם שוכר את הבית, עושה את החוזה עם בעל הדירה מבצע את הגניבה של החשמל,

הוא אומר, תשמע הוא השכיר את הדירה. שהוא השכיר את הדירה אז זימנו אותי שלשום לחקירה במשטרת חוף. אמרתי לו למה? הוא אומר לי השוכר גידל שם בדירה. מוכר לי. מוכר לך הדברים האלה?

אתה נראה בחור צעיר, כמה שנים את עוסק בתחום?

שמונה זה מספיק זמן.

מה יעזור לך יותר. מה אתה חושב שחסר במלחמה בסמים בנושא של קנאביס. מסקרן אותי. איפה אנחנו כמחוקקים יכולנו

והעומס מול בתי המשפט. זה מה שמייצר את האי בהירות שהוא מדבר עליה. מעניין. אביב אתה רוצה להתייחס.

כמובן מה שעמוס נוגע פה הוא משהו שהוא בעייתי יותר. העניין של

פה יש לנו רוגע.

גם אנחנו צריכים וגם משטרת ישראל. ברור שאם הייתי מגיש כתב אישום ב-1 לינואר וב-3 לינואר היה לי גזר דין כולנו היינו במקום טוב יותר.

יש תופעות נלוות לתופעה הזאת.

הגנרטורים, משאבות המים,

צינורות שראית בסרטון אף אחד לא קנה אותם בחנות ה'גרעין'. הם כולם נגנבות מחקלאים.

אני חושב שהעתיד שמה הוא לא ורוד אלא אם כן נכנס ונטפל בסוגיה הזאת. והדבר האחרון הנושא של התיישבות וחקלאות. אם תסתכל

נאמרו פה דברים בכל זאת קשים. אני רוצה להתייחס רק לנושא אחד. דיברת על נושא הקרטלים, כמו שנגעו פה לפני זה, חברי מהפרקליטות, אנחנו בסופו של דבר במחוז ולא מסתפקים

זאת אומרת כל תיק היום שהוא התיק של הברחה

הזכרת, עמיחי, את הנושא של הפגיעה

בילדי הפזורה שבמקום ללכת ללמוד רפואת שיניים או כל מקצוע שמכבד את עצמו שמכבד אותם או שהם מעוניינים בו אז

את כל האנשים הרלוונטיים ואת גופי החקיקה

החברה הבדואית, לצורך העניין, ברהט, יש 80 אלף תושבים. כל פעם שהייתי רוצה להתבדר ולראות כמה עבריינים יש לי בעיר בלחיצת כפתור יש פחות מ-3,000 זאת אומרת ש-97 אחוזים באמת

זה מייצר קבוצות חדשות שנאבקות על טריטוריה ושליטה, שנאבקות על כסף,

ובסוף אנחנו קוראים לזה התעצמות עבריינית.

המעגל שמייצר את

אמרתי הג׳וינט עושה ככה וככה אז הם יגידו מי צריך בשביל אותו דבר להיכנס לכלא היום. המימון שם הוא של ג'וינט חלקי, אבל מי שמוביל את התוכנית זאת תוכנית של הרשות

בכלל המגוונים, אנחנו מתייחסים לחממת קנאביס כפלישה לתוך שטח אש. ובגלל שאנחנו מדברים על חומר שהוא חשוד כסם מסוכן, אז משטרת ישראל מצטרפת אלינו לתהליך.

אחרי מספר דיונים עם הפרקליטות הצלחנו לשכנע אותם שהנושא של שריפת החממות, חומר, הוא לא נוראי וכך עשינו. ובמשך השנים גם השתכללנו והתחלנו להביא כלי

אבל אני אומר לכם באמת, יש קושי. יש קושי גם מבחינת האמצעים. יש לנו אמצעים מאוד דלים. את רוב האמצעים אני מביא.

אמצעים. משטרת ישראל,

אין לה אמצעים כמעט ואין אמצעים. את האמצעים אני מביא מהבית, מהסיירת הירוקה,

כשיש לך למעלה מ-5 מיליון דונם שטחים פתוחים אז הרבה יותר קל לגדל.

דרך אגב, כולם מנסים לסייע בנושא של איתור אבל בסוף צריך את

כמובן ששם יותר נח, אלה שטחים חוליים שגם קרובים לריכוזים. קרובים לביר-הדג', לרמת חובב. שהם המגלים העיקריים. יש תעשייה שלמה דרך אגב סביב כל הנושא

מבחינת תיקי החממות, כמו שאמרתי, זה פונקציה של הכמות כמובן.

שהוא לא היה טוב לדעתי. ממש לאחרונה סיימתי תיק של 270 ק"ג קנאביס שזה

לגבי התיקים של 2021 ו-2022,

479 תיקים הבשילו לכדי כתב אישום. לגבי כוח האדם במשטרה שעוסק בזה. מדברים היום הרבה על כוח האדם במשטרת ישראל שצריך תגבור. גם בתחום הזה אתם מרגישים שמספקת העבודה או שלא?

יש יחידה בדרום שעובדת, יחידה בצפון שעובדת, ויש יחידות שעובדות במעברים הרשמיים" בשדה תעופה

אף על פי שפה אני חייב להודות שהצלחתם - - - אני אשמח להוסיף התייחסות, נמצא פה ראש מעבדת שלוחת קנאביס. כמות המשימות שנכנסת למעבדה גדולה בהרבה על כמות כוח אדם שמסוגל לטפל בה, רק להבין, אולי שמחה, מה קורה כשנכנסת חממה למעבדה לבדיקה אני חושבת שזה. היום השיטה היא שהחממה נקצרת במקום ונשלחת אלינו בשקים. אנחנו כמובן צריכים לבדוק שכל שק מכיל רק צמחי קנאביס ולא עשבים שוטים, פלסטיקים, אדמה וכו', כי זה לא נחשב לסם. אנחנו מקצים בדרך כלל בין בן אדם, שניים - מומחה או מומחה ובת שירות לחצי יום עד יום תלוי בגודל החממה. כשבמקביל מגיעים המון המון המון תיקים נוספים של תיקים מורכבים. לפעמים הם מנסים לתאם איתנו שתיים ושלוש חממות כאלה ביום, וזה משתק את המעבדה. גם אין לנו מרחב עבודה. היחידות צעקות ונגעו בזה קודם מה קורה לחומר צמחי טרי שמוחזק יותר מידי זמן. במיוחד בקיץ אחרי כמה ימים זה הופך להיות מיץ מסריח,

נוראי ולכן אנחנו נותנים לזה עדיפות עליונה, מטפלים בזה קודם כל, אבל אנחנו מאבדים בקצה השני וגם לא יכולים לטפל בהכול. זה עומס בלתי רגיל. ועוד דבר שאני חייב להעיר, אני חושב שמה שראינו פה במפה שהוצגה לא מגיע אלינו בכלל, אלה השמדות בשטח אז אם גם אלה היו מגיעים - עד אנא היינו היום באים. זה בכלל לא מגיע, זה לא מגיע אליכם. אני רק אוסיף. כוח אדם של גורמי האכיפה הוא בחוסר. כולם אומרים לך פה. אבל הצבא שנכנס, כמו שמפקד הסיירת הירוקה אמר, בשנה האחרונה, עשה את זה באמצעות אמצעים קיימים שלו וחיילי מילואים שהתנדבו בשמחה להתגייס תחת צה"ל. ולהיות בעצם אלה שקוצרים ואוספים ושורפים יחד עם שוטר, פקח שנמצא שם כל הסמכויות שמדינת ישראל צריכה להעניק. וזה פתרון שהצבא הוכיח בשנה האחרונה שהוא אפקטיבי מאוד. כל מה שאנחנו צריכים זה לקבל החלטה. פיקוד דרום צריך לקבל החלטה שעושים את המבצע הזה שוב ושוב לא מורידים את הרגל מהגז זה דבר ראשון. דבר שני, צריך ללכת אחרי הכסף יש פה כסף גדול. אין שום בעיה ללכת למקום כמו ביר הדאג', או לכל מקום אחר שיש בו ריכוז של עבריינים ומשפחות פשע, למפות, ובמקביל לזה שמשמידים כמויות כספים מאוד גדולות לארגוני הפשיעה האלה, ללכת בעקבות הכסף ולהוריד את ראש הנחש. אין הרבה כאלה. צריך פשוט להוריד אותם ולשים את זה כמטרה, ואם שב"כ צריך להיכנס לזה אז שיכנס לזה. בעיני זה אירוע שהוא לחלוטין לא רק בתחום הפלילי. רק אומר שהחלטה על מבצעים כאלה כבר התקבלה ומבחינתנו על הגרף קדימה. זה אומר שמבצע כזה כמו שדובר פה ימשיך להיות לפחות כמה פעמים בשנה. שם המשחק הוא ריכוז מאמץ. ברגע שאתה מרכז מאמץ, אורי אמר פה מאמץ סיזיפי, עובר מלהיות סיזיפי למשהו שאתה יודע באמת לכמת אותו בפרק זמן תחום, ריכוז של האנשים ושל כולם ביחד וזה מביא איזושהי בשורה, האם זה פוגע במוטיבציה ובמענה ההוליסטי כנראה שלא אבל זה נותן מענה. אני כמג"ד מילואים לשעבר, מחטיבת הצנחנים דרומית, הגיעו למבצע הזה לא מעט חיילים מהחטיבה שלי, כנ"ל מיחידות כמו ניוד של שייטת 13 במקומות אחרים. חיילי מילואים מקבלים פקודה להגיע והם מגיעים לדבר הזה מיותר מסיבות שכולם משווים פה, כי זה ערכי וזה שייך לעתיד מדינת ישראל בדרום. העלינו כאן את הנושא של הברחה. מפלילי לביטחוני. סקרן לשמוע, אביב, את דעתך בנושא הזה.

בגדול זה מוסיף אספקט נוסף לחומרה, ובסוף בא לידי ביטוי בענישה גבוהה יותר אבל זה אספקט לא פשוט כי צריך להוכיח אותו. יכול לומר שכרגע חוות הדעת שאנחנו מחזיקים ביד שלנו היא כבר מתחילה להתיישן, מ- 2020 אם אני לא טועה, כל הנתונים בה, זה משהו שאנחנו נצטרך עוד - - אבל זה שווה בדיקה אתה מסכים איתי. כן כן ברור. זה מאוד מעניין זה אחד הדברים שיותר מעניינים. אני חושב שסגן-אלוף עמרי טלר היה דווקא מצדד בזה. אני חושב לפני שנמשיך, סתם נותן דוגמא בין 2004 ל-2008 , עבדכם הנאמן שירת את המדינה שלו באיזה מקום לא הכי קל בעולם. וקראו לזה מאוריטניה. מדינה של 93 אחוזים מדבר. בין מרוקו לסנגל, 50 מעלות צלזיוס פחות או יותר. הרבה הפגנות לא נגד רפורמות שם זה נגד מדינת ישראל. והיו שם הפגנות קשות ליד הבית ופיגועי טרור ומה לא היה שם.

זו הזרוע של אל קעידה במגרב הערבי. היו שם בעיקר במשולש מאלי, אלג'יריה ומאוריטניה. אני הייתי מוצב בבירת מאוריטניה, כפי שאמרתי מדינה מאוד עוינת ולא קלה. אבל הייחוד שלה היה שכמדינה ערבית, אחרי האינתיפאדה השנייה, כאשר הרבה מאוד בירות סגרו את שעריהן בפנינו אז הם שימרו את הקשר, כי זה גם התאים להם בינכם לבינינו. הרבה מאוד מה'אקמי', הארגון הזה של אל קעידה הערבי, הכסף שלו זה היה מהברחות באותו אזור. הברחות של חשיש, סמים. וזה גם כן היו שואבים את הכסף שלהם. אפילו המדינה הזו, מדורגת 152 בעוני העולמי, לא המדינה העשירה ביותר, דיברתם על גמלים קודם, אז לי היה גמל כשכן. ושם באמת עשו את הקשר הזה. שהפלילי היה בטחוני. מי היה מאמין שנגיע גם כאן לעניין הזה. ואין ספק שזה יעזור גם לכם למצוא את הקשר. אז אני שואל עכשיו באמת את סגן-אלוף טלר האם אתם רואים את הקשר או לא. הקשר הוא הדוק. כל פעולה שמתבצעת כנגד ריבונות מדינת ישראל וזה בסוף המשמעות, פגיעה בגדר, הגעה לגדר, חצייה של משהו של הגדר, זה לא משנה אם זה בנאדם או טובין או משהו כזה, מבחינתנו גם הגישה וגם מה גם בסוף התוצאה היא ביטחונית לחלוטין והמשימה שלנו היא להגן על הגבול. הסקה לוגית כל כך פשוטה להבנה, מישהו היה רוצה להוסיף כל העניין הזה? אני רוצה מילה אחת. בבקשה. אני כן רואה, יש פה איזושהי תקווה. אני חושב שבאמת בחצי שנה האחרונה, הידוק שיתופי הפעולה בין כלל הגופים וגם ההבנה והצורך לטפל בנושא הזה של לפחות גידול חממות בשטחים הפתוחים, כמו שאמרתי, אני פחות מחובר לנושא של ההברחות מהגבולות. יש שיתוף פעולה מצוין. ויש תקווה. אני חושב שאנחנו ב-2023 נראה ירידה במספר החממות. תודה רבה, לפני שנסיים. אני סקרן כי אני שמעתי פה איזה נתון, הרי זו ועדה שעוסקת בהתמכרויות, ממסכים לילדים שלנו ועד כמובן סמים, כדורים, אלכוהול כמובן. ובדרך-כלל יש נטייה. הרי תמיד יש את הסיפור הזה של יוקר המחייה ושהמחירים לא יורדים. מישהו מבין הדוברים דיבר איתי על המחיר של הקנאביס שהוא עולה יורד התנודות מישהו פה רוצה לתרום להסביר לי למה,

מה התנודות במחיר, זאת אומרת למה זה יורד? אין לי סיבה. אולי בגלל כל הנקודות שראיתי וההיצע מטורף שיש. זה אני סתם, אני סקרן מאוד לדעת. מה משפיע על המחיר. זו הסקרנות של יו"ר הועדה. אז בוא תספר לי קצת, שאני לא אלך לישון בלי לדעת משהו. קודם כל יש, כמו שאמרתי, לא מעט חממות חוקיות בארץ, ויש לא מעט זליגה מהחממות האלה. קנאביס רפואי, כמו שאתם יודעים, מופץ לכולם, אז אם יש קנאביס רפואי בשוק ובתוך השוק, אז יגדלו פחות. אנשים לא יפסיקו לעשן, אנשים מעשנים ויש כמויות אדירות של קנאביס. אז אם יש מחסור מחממות חוקיות אז יבריחו יותר ויש גם נושא של מחיר ותחרות. גם שזה לא חוקי זה בסוף נוגע בכלכלה. צריך להגיד שאמנם דיברנו פה על נושא סמים שזה קנאביס,

מהגבול נכנסים גם סמים קשים קוקאין והרואין בכמויות מסחריות,

שנכנסים, אז בסופו של דבר נגענו קנאביס אבל יש תעשיה סביב הנושא. בגבול הדרומי אבל גם מאחרים? אנחנו דיברנו כרגע גבול מצרים, אבל גבול ירדן זה אירוע אחר לגמרי. אולי בפעם הבאה בפגישה הבאה נדבר עליו. אבל האירוע של ירדן שונה לגמרי ממצרים גם באמצעים שמופנים לשם וגם במה שאנחנו יודעים שקורה בגבול הזה גם בנושא סמים גם בנושא אמל"ח. גבול ירדן לא פחות חשוב הרי. הוא גבול לא קטן ובגלל הסיבה הביטחונית אנחנו לא צריכים שם הרבה מאוד כוחות. אנחנו לא נתחיל לחשוף כמה יש וכמה אין שם אבל זה מאוד מעניין גם עם הגבול הזה. מה גם שמצבה הכלכלי של ירדן עכשיו גם מעורר דאגה. אתה יודע, המדינה בצניחה חופשית מבחינה כלכלית, איך אמר הדובר הקודם, זה מאוד רווחי הסיפור הזה. לצערנו הרב, זה הרבה יותר קל להבריח אקדח משכונה לשכונה, סם מבית לבית, מאשר לצאת לעבודה או לנהוג במשאית למרות שזה נורא כיף לנהוג במשאית. כל אחד והבחירה שלו. בסדר היה מאוד מאוד בעניין. אני חושב שהחכמנו מאוד. עכשיו שגם עלינו מוטלת פה עבודה כמה שיותר, מבחינת חקיקה, כמה שיותר להקל עליכם בעבודה הזאת. אני שמעתי את המילה, אני חושב שמהסיירת ירוקה, את המילה אופטימיות, אז אנחנו רוצים תמיד להיות אופטימיים, אבל כאשר אני רואה את המפה הזו, וזה עוד כאן וזה אצלנו. זה מעורר דאגה. מי שצפה בנו עכשיו בוועדה, אומר לעצמו,

הצבא שלנו, ומשטרת ישראל אנחנו רואים ומפקחים על הכול ובטח מדינה שנלחמת בטרור, אולי לעיתים מופתע מהכמות הזו. כי אתה אמור לראות כל אחד כזה שרוצה לפגע בנו וחוצה את הגבול. אז אני חושב שהציפייה היא לתוצאות טובות יותר. אני חושב שאף אחד פה לא יכול לסתור את מה שאמרתי, אלא אם כן ההתייחסות היא שונה. והתייחסות צריכה לראות את זה לחומרה. כי זו עבריינות לשמה. אני חושב שפה זה רחוק מלהיות פלילי, ההיבט הוא באמת בטחוני. תודה רבה לכל המשתתפים. להתראות ולהשתמע.

הישיבה ננעלה בשעה 10:39.